אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת בנושא חשוב שלא קורה כל קדנציה. בכוונה יש איזה נוהל ששגית לא תהיה פה? כן, כי מדברים על המינוי שלה. אחר כך היא תיכנס. נושא שלא קורה בכל כנסת, קורה אחת לתקופה, אחת לכהונה, וזכינו להיות שותפים ונוכחים בעת

ודי הופתעתי,

שאמרת שיושב-ראש הוועדה זה בעצם שופט שבא משם.

וסתם כמורה לאזרחות לא ברור לי, אם שאלה כזאת תופיע בבחינת בגרות: האם יש באמת הפרדת רשויות בתוך המדינה הזאת? אנחנו רוצים לברך אותך: היי ברוכה ומאושרת. אני חושב שאת גאווה לכנסת, על היותך מצוינת ועל היותך אישה. זה פשוט נהדר.

חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. אני חייב לברך קודם כול את הכנסת שזכתה. לפני שאנחנו מברכים את שגית, אני חושב שהכנסת זכתה ליועצת משפטית טובה. אני אומנם לא הרבה זמן בכנסת, רק עוד מעט שלוש שנים. אבל יחד עם זאת, אם אני מסתכל על המסירות של שגית לתפקיד, אני הכרתי מי זאת שגית לפני ארבע שנים, נראה לי כשהיא הייתה אחרי לידה של הבת שלה. והיה נראה לי שהיא באה לוועדת כספים כשהיא עדיין בחופשת לידה עם התינוקת במס דירה שלישית זה היה,

ואני באתי כיועץ של השר דרעי, ואני פתאום רואה באמצע הלילה אישה שאלתי: מי זאת? אמרו: זאת היועצת המשפטית, היא בחופשת לידה, והיא באה על התינוקת, אז שמוליק ליטוב הכיר לי אותה. אני חושב שזו הבחירה הטובה ביותר, בצניעות, בחיוב. ובאמת אני אומר שזה העזר כנגדו האמיתי לנו,

שמכבד אותנו, שאנחנו נמצאים היום אולי במצב הכי ירוד מבחינה ציבורית, עצם העוצמה שהיא נותנת לנו והגיבוי שהיא נותנת לנו כחברי כנסת אני כחבר ועדת הכספים אנחנו רואים את זה. אני חושב שזו הבחירה לכתחילה דלכתחילה,

ושבעזרת השם שיהיה לה בהצלחה ושלא תצא תקלה תחת ידה. ואם היא שינתה את הרב גפני את לא היית פה כשהוא אמר שאת הצלחת לשנות אותו. אל תחשוף את זה עכשיו. לא, אני רק אמרתי לו: שחנה לא תשמע. אז שיהיה בהצלחה בעזרת השם. תודה. חברת הכנסת וונש. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רק רוצה להצטרף לכל הברכות ולומר, שדווקא בעת הזאת, אני חושבת, של חוסר יציבות כל כך כל כך גדולה בדמוקרטיה הישראלית, והברכות שאת מקבלת פה והתמיכה הכול כך מגיעה לך מכל יושבי הבית, בהחלט מהווים, אני אומר, כבוד לכנסת עצמה, תיקון, בעזרת השם, שנצליח לעשות באופן כללי בבית הזה. ואני חושבת שגם ניסיונך ותבונתך האישיות, המקצועיות, המשפטיות, והדרך שבה את עושה את הדברים, שבאה לידי ביטוי בכבוד לכנסת, למשכן, לעבודתנו, בכל דבר שאת עושה, מכבדת אותנו. אז אני מברכת אותנו על המינוי הראוי הזה, את כולנו, ושבאמת תצליחי בדרכך להאיר את כל מה שקורה פה במשכן. חבר הכנסת שטרן. אני חושב שהדברים בעיקרם נאמרו. גם אני עד לאותם לילות בוועדת כספים עוד ב-2014-2013 של הסמכות הזאת ב-02:00 בלילה, ואז ודרך אגב גפני באופוזיציה. זה היה מורכב יותר. זה היה אירוע חד פעמי. אירוע קטלני אם גפני - - - יש כאלה שיגידו מה הם מאחלים לגפני. אני רוצה להגיד: מהשיחות עם שגית אני יודע ששגית מבינה שלא נתנו לה תפקיד ליהנות בו, או יריב לא בחר תפקיד שנהנים בו, אנחנו לא מקנאים. אבל אני רוצה אולי רק אנקדוטה אחת של הלילה האחרון שהכנסת הייתה. אנחנו חששנו, חלקנו באופוזיציה לפחות, מכל מיני דברים, מכל מיני מלכודות, שאולי אנחנו לא בדיוק מבינים, מהלחץ הגדול מאוד שהיה כאן. ואני לא יודע אם יושב-ראש הכנסת יודע, אבל כשאמרנו: שגית אמרה שזה ככה, אז לא משנה קואליציה-אופוזיציה, לקחנו את זה ששגית אמרה שזה ככה, ואפשר אפילו להצביע עם הקואליציה בהקשרים האלה, וזה מה שעשינו. ואני חושב שזאת באמת תעודת כבוד לך וגם לנו.

חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה, אדוני. אז קודם כול אני מצטרפת לברכות ליושב-ראש הכנסת על הבחירה הראויה. תראו, אני פה שמונה שנים, ובאמת הכנסת שאני הגעתי בה, הכנסת ה-19, אכן הייתי, יחד עם חבר הכנסת גפני ושתי המפלגות החרדיות, באופוזיציה, ככה שוועדת הכספים הייתה מקום אחר ממה שהוא היום, אבל הכנסת כבר הייתה מאוימת, מעמדה של הכנסת בין שלוש הרשויות היום המתקפה על מערכת המשפט היא מאוד נראית, אבל את המתקפה על הכנסת יותר קשה לראות, אבל היא כבר הייתה מאוד מאוד בעיצומה. ושגית, מהרגע הראשון הבנו שהיא כתובת לעזור לנו לשמור על הכנסת, על העצמאות של הכנסת, על התפקיד של הכנסת, ולעזור לנו כחברות וחברי כנסת לעשות את התפקיד שלנו.

אני חייבת להגיד: לאורך השנים היא קיבלה החלטות שהיו לפעמים לא פופולריות בקואליציה ולפעמים לא פופולריות באופוזיציה, אבל תמיד תמיד תמיד מקצועיות לעילא ולעילא. אני חושבת שאולי באמת עמוד השדרה המרכזי של שגית אפיק הוא מקצועיות מדהימה והגינות יוצאת דופן. ולכן היא נהנית מהאמון הזה מכל חברות וחברי הבית, מעבר לזה שהיא קסם של בן אדם. אני חושבת שזה דבר מצוין ונפלא שיש יועצת המשפטית מתוך הלשכה המשפטית בכנסת, כי הכנסת היא יקום בפני עצמו, שמאוד קשה לבוא אליו מבחוץ ובאמת לדעת לעשות את הדברים נכון. זאת הזדמנות להגיד מילה טובה גם בכלל ללשכה המשפטית. הלשכה המשפטית של הכנסת היא מצוינת, יש בה הרבה מאוד יועצות ויועצים פשוט אחת-אחת,

וזה תענוג לעבוד איתם. והעובדה ששגית תעמוד עכשיו בראש הלשכה הזאת, אין לי ספק שתשדרג אותה באופן שיהיה תענוג גדול עוד יותר,

לעבוד איתה בעתיד. תודה. חבר הכנסת מיקי לוי.

אדוני יושב-ראש הכנסת, אני רוצה לברך אותך על הבחירה המוצלחת מאוד. מילה וחצי על שגית, כי אני לא רוצה להאריך: בהחלט אמיצה בצורה בלתי רגילה, אינה חוששת להביע את דעתה. אחרי באמת לילות שאנחנו מבלים יחד עם כל חברי הכנסת, האיכויות שלה איכויות יוצאות דופן.

הסיפור הזה שהיא מגיעה עם התינוקת לחוק ההסדרים ולתקציב, פורשת כדי להניק אותה למספר דקות, נכנסת חזרה, זה ראוי לציון, זו מסירות ראויה לציון. לא נוכל למצוא את זה במחוזותינו כנראה. בהחלט מסירות יוצאת דופן. כבוד גדול לכנסת בביצוע הבחירה הנכונה. אין לי ספק ששגית היא שומרת סף אמיתית. אני מברך אותך מכל הלב, ואצלי זה לא דבר פשוט, תרתי משמע.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר. קודם כול אני באמת רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת על הבחירה החשובה הזאת. חשוב מאוד הנושא שהיא מתוך הכנסת, עובדת עם ניסיון אדיר בוועדת הכספים תיבחר ליועצת משפטית, כי הניסיון שלך מאוד יעזור לנו.

אנחנו עוברים תקופה מאוד מאוד מאוד קשה. אני מקווה שהמעמד של הכנסת יעלה בעיני ציבור בחזרה, כי מעמדנו בעיני הציבור מאוד נמוך. ואני מקווה שאנחנו, בעזרתך, נצליח. ואני גם רוצה להצטרף לחברי כאן. אני זוכר אותך עם התינוקת,

מגיעה לוועדה, יושבת שעות רבות, יוצאת, נכנסת. זה לא מובן מאליו. זו אימא מסורה, וגם מסורה לעבודה שלה, וזה רק מעודד. ואני באמת רוצה לאחל לך רק הצלחה, ואני מאמין שתצליחי בתפקיד שלך. הניסיון שלך יעזור לנו מאוד כאן. שיהיה לך רק בהצלחה. תודה. חבר הכנסת יעקב אשר, שגם היה חבר בצוות ועדת האיתור. צריך גם להזכיר את חבר הכנסת עפר שלח, שגם היה בין שלושת נציגי הכנסת בוועדה.

אדוני היושב-ראש, קודם כול אני באמת רוצה לברך את יושב-ראש הכנסת על הבחירה הטובה והאיכותית לתפקיד כל כך חשוב. אני גם רוצה לומר: כפי שאמר יושב-ראש הכנסת בהתחלה, היו מועמדים מצוינים מתחומים שונים, חלקם גם מתוך המערכת, גם המערכת הממשלתית,

המערכת של הכנסת, אבל בהחלט הבחירה בסופו של דבר היא בחירה מעולה ונכונה. אני חושב שכולנו מכירים את הפסוק שאומר: חוכמת נשים בנתה ביתה. אני חושב שאת הבית הזה, את הכנסת, צריך שילוב גם של חוכמה, גם של מקצועיות, וגם של מתינות ואפשרות לשמוע כל אחד, אבל בסופו של דבר להשמיע את הדבר הנכון. זה יועץ אמיתי. ייעוץ משפטי הוא לא מבחינת שופט עליון שבא רק להחליט, אלא הוא מייעץ ומתווה לכנסת את המותר והאסור, ובתוך השבילים הללו אנחנו צריכים לעשות, כי הכי קל זה לא לעשות. אני חושב שבאמת שגית, במשך שנים רבות, עוד כראש עיר שהייתי בא להתדפק על דלתות ועדת הכספים בראשותו של הרב גפני וגם עוד קודם, תמיד שגית הייתה זרקור שבאמת נתן את ההסתכלות הנכונה, את ההחלטות הנכונות. וראינו את זה גם באמת, כמו שהזכירו, במס דירה שלישית, את מסירות הנפש שלה לתפקיד, והיכולת להתנהל במקום הזה שנקרא הכנסת, בשדה המוקשים הזה, בצורה נכונה. ואם אנחנו רק מסתכלים על התשבחות שמגיעות מכל קצוות הקשת הפוליטית בבית, זה רק מחזק אותנו, וודאי גם אותך, אדוני יושב-ראש הכנסת, על הבחירה המעולה. אני מאחל לה הרבה הצלחה והרבה סיעתא דשמיא בתפקידה. ואנחנו נאחל לך מכאן החלמה מהירה ובריאות שלמה וטובה. מחר בעזרת השם אני כבר בא להפריע לכם. מחכים לך כאן. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. תודה רבה. אז ראשית כול אני רוצה לברך אותך,

יחד עם כולם. אני לא יכול עוד להוסיף על התשבחות כי הן כבר היו מכל עבר, אבל אני כן יכול לומר שדיברו על זה שזה מינוי של אישה, ופגשתי הרבה גברים בכנסת והרבה יועצים משפטיים בכנסת, העובדה ששגית אישה לא מורידה אפילו במעט מהיכולות שלה, מהעמדות שלה.

ההיפך, לדעתי באמת הוכח מעבר לכל צל של ספק שהיא יודעת לעמוד על שלה. אני יכול להגיד כמי שכיהן פה גם כרכז הקואליציה בוועדת כספים, גם כיושב-ראש ועדת הכנסת וגם כיו"ר קואליציה, שכמות הפעמים ששמעתי לא הייתה כמות פעמים לא מועטה, כמו הפעמים ששמעתי כן, אבל כששמעתי לא הלא היה באופן כזה שאתה מצליח גם לקבל את הלא הזה. ובזה לדעתי יש חשיבות גדולה, כי אם אתה מרגיש שהיועץ המשפטי שעומד מולך עושה את העבודה שלו מקצועית, ושהוא נטול כל שיקול מלבד השיקול המשפטי המקצועי, גם כשאתה מקבל את התשובה לא אתה יכול לקבל אותה. ולכן אני אומר, שבעניין הזה אני רוצה לשבח אותך,

על הגישה הזאת.

בטוח בכך שתעשי את עבודתך בצורה הכי מקצועית שיש, אבל תעשי כל מאמץ לעזור לנו, חברי הכנסת ונבחרי הציבור, להגשים את המטרות הציבוריות שלנו, כי כשאנחנו יושבים כאן בכנסת ונשלחים על ידי הציבור לכאן, כל אחד מהציבור האחר ששלח אותו, הוא מגיע לכאן כדי לנסות להגשים את המטרות הציבוריות שלו. ויועצים משפטיים, בסופו של יום חלק גדול מתפקידם זה לעזור לנו, נבחרי הציבור, להגשים את המטרות הציבוריות שלנו. אם זה אפשרי כמובן.

אז אנחנו גם יודעים לקבל לפעמים את התשובה לא. אז אני מאחל לך הצלחה גדולה בתפקידך, אני בטוח שתעשי בעזרת השם ותצליחי.

חבר הכנסת סמוטריץ'. אני כמובן מצטרף לברכות, לא רוצה להוסיף. אני רק רוצה בהזדמנות הזאת להזכיר את מי שעו"ד אפיק באה בנעליו, היועץ המשפטי היוצא של הכנסת, יצא כבר לפני זמן, איל ינון.

לתחושתי קצת סיים פה בטונים צורמים, אני הייתי אז בממשלה כבר, שלא בצדק. אני חושב שאיל עשה עבודה יוצאת מן הכלל, וראוי באירוע כזה, בסוף זה אירוע של העברת מקל, להוקיר לו טובה ותודה על הרבה מאוד שנים. אפרופו מה שאמר עכשיו קודמי, חבר הכנסת מיקי זוהר, נדמה לי שאיל תפס מאוד נכון את תפקידו, ותפקיד היועץ המשפטי של הכנסת כמי שתפקידו לסייע לחברי הכנסת בתפקידם. אני זוכר שיותר מפעם אחת התבטאתי ביחס אליו, שבשונה מהיועצים המשפטיים בממשלה, שלא מבינים את תפקידם באופן הזה, איל הבין מצוין, בחוויה שלי, בלא מעט חוקים שאני קידמתי, שהיו מאוד מורכבים, קונטרוברסיאליים, פעמים רבות שהוא חשב שהם לא נכונים חוק ההסדרה, היושב-ראש ודאי זוכר,

ולמרות זאת הוא באמת ליווה אותנו עקב בצד אגודל, כיוון שהוא הבין: בסוף אנחנו המחוקקים ותפקידו לסייע בידינו. אז אני חושב שכולנו צריכים להודות לו באירוע הזה. וכמובן, שגית, לאחל לך,

מצד אחד לומר שתיכנסי בנעליו, כי בעיניי באמת הוא עשה את זה, אבל שתזכי לבנות את הקומה הנוספת, ולהטביע את החותם האישי והמיוחד והמקצועי שלך בתוך התפקיד המאוד-מאוד חשוב הזה.

מקווים לימים טובים יותר של הכנסת בכלל כמוסד יציב יותר, ענייני יותר, מקצועי יותר, מתפקד יותר. ואני מקווה שתהיה לך הזכות, איך אומרים? שלא תכלי את כל הקדנציה בכנסות מעבר, אלא שיהיו לך כנסות מסודרות, שיוכלו לעבוד לגופו של עניין, בצורה טובה, ולשרת את מדינת ישראל ואת הדמוקרטיה שלה. אנחנו את חלקנו נשתדל לעשות בעניין.

אולי אפילו רק כנסת אחת, לא שלוש או ארבע.

חבר הכנסת פינדרוס. אני מצטרף לברכות ליושב-ראש הכנסת ולכנסת, וכמובן לשגית, אני חושב שזה יום מיוחד. רק הייעוץ הראשון שאני אצטרך לקחת משגית, הרב גפני מקודם אמר שהצלחת לשנות אצלו משהו, אני מנסה 30 שנה ולא מצליח לשכנע אותו בכלום, אני צריך לדעת איך את עושה את זה. זה הדבר הראשון שאני אבוא להתייעץ איתך. אבל אני חושב כמו קודמיי. אני עברתי, בניגוד לרב גפני, בחיים הציבוריים באמת שני סוגי יועצים משפטיים. היה לי יועץ משפטי במשך 17 שנה, מי שהיה כאן יושב-ראש ועדת החוקה דודו רותם, שהיה יועץ משפטי שהבין שתפקידו זה להיות יועץ משפטי, זה לבוא לסייע בפן המשפטי

ואחר כך עברתי לעיריית ירושלים, למי שלא יודע, יש שם יועץ משפטי שקרא לעצמו שומר הסף, וניסה להסביר לעם ישראל שיש לו תפקיד אחר. בתוך המערכת הזאת, כפי שאמרו קודם, בהפרדת הרשויות, שאם כל הרשויות בסופו של דבר כפופות לאותו שומר סף ולאותה מערכת ולאותה בדיקה, וכולם משתפים פעולה עם אותה בדיקה, אז אין הפרדת רשויות, יש רשות אחת ועוד רשויות וירטואליות. ושגית, בתקופה מאוד קצרה שאני פה בכנסת, זה שישה חודשים שאני נמצא בכנסת, באמת לימדה שאפשר בהפרדת רשויות לתת גיבוי אמיתי לכנסת, והייעוץ המשפטי בא לסייע בעניין הזה ולא בא להוריד מהסמכויות של הרשות של הכנסת. ולכן אני שמח היום. ואני מאחל לה הצלחה, לכנסת הצלחה, ותודה רבה ליושב-ראש על הבחירה. ותודה רבה לך, כאימא לילדים, כפי שאמרו קודם, שמוכנה לקחת על עצמך את המשימה הקשה הזאת.

תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי. קודם כול אני רוצה לברך את היושב-ראש לוין על הבחירה. הייתה בחירה נכונה ומקצועית. אני מכיר את שגית שנים רבות, אני חבר בוועדת הכספים, אני מלווה את עבודתה מול כל חבר בוועדת הכספים עבודה מקצועית, שקדנות, יסודית. כשזה כן אז היא אומרת כן, כשזה לא אז היא אומרת לא. אתם מכירים את החוק של דירה שלישית, אני הייתי בישיבה הזאת. אני רואה את היחס שכל חבר כנסת בוועדת הכספים נותן למשקל של הדברים של שגית, ואני בעיקר רואה את הכבוד שגפני נותן לייעוץ שלה כיועצת הוועדה. אני חושב שהבחירה ליועץ משפטי של הכנסת היא כבוד לכנסת, ולא אגיד פרס, אבל בהחלט מתן תשובה למי שנמצא במקום הנכון בעבודה הנכונה. תודה רבה, שגית. תודה. חבר הכנסת קרעי. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני יושב-ראש הכנסת, שגית, ברכה גדולה למשכן הזה שאת מתמנה היום ליועצת המשפטית לכנסת. אנחנו לא הרבה זמן כאן, רובנו אולי לא רובנו,

אני מדבר בשם עצמי אבל בשנתיים האחרונות, וגם לפני כן בשבתי בדיונים בוועדת הכספים, רואים את המקצועיות, רואים את הדאגה, לא מקטינה ראש ונותנת לדברים לחמוק. מגינה עלינו, חברי הכנסת, מול המשרדים הממשלתיים ומול אלה שמנסים לסובב אותנו. והדבר הזה חשוב, שיש כאן יועצת משפטית שתשמור על מעמדה של הכנסת, גם בתוך דיוני הוועדות, וגם, לא פחות חשוב, מול מערכת המשפט, שלפעמים מנסה להתגבר על מה שמגיע לנו ומה שמוקנה לנו בזכויות יסוד, בחוקי היסוד, כרשות המחוקקת, ובוודאי כרשות המכוננת. ברכה גדולה והרבה הצלחה.

חבר הכנסת סעדי

טלי פלוסקוב, בבקשה. תודה, אדוני.

כמובן אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יריב לוין על הבחירה. יש פה שני דברים: קודם כול, גברתי היועצת המשפטית של הכנסת, אני זוכרת את הימים הראשונים שלי בכנסת ה-20, והנושא שליווינו ביחד זה נושא של הטבות מס גפני, אתה זוכר עד כמה הוא היה מורכב? ואם שגית לא הייתה יושבת אז בחדר במקום שלה, אני לא יודעת אם היינו מוצאים את הנוסחה הזו, שבעצם הייתה פותרת את הבעיות שהיו בפנינו,

ואז אני חייבת להגיד לך תודה לא רק בשמי, אלא בשם אותם 180 יישובים חדשים שהכנסנו לתוך המפה החדשה של חלוקת הטבות המס. זה דבר אחד. ובוודאי ובוודאי אני רוצה להודות לה כיושבת-ראש ועדת האתיקה על הליווי המקצועי של הוועדה וההכוונה, וגם על השיחות האישיות שלנו, כשגם דיברנו על הדברים הקשים שהיו בוועדה. לא כל אדם בתפקיד כמוך יודע גם לדבר בשיחות אישיות ככה.

אנחנו יכולים לשבת פה ולדבר כמובן,

אני רציתי להגיד כמה מילים זה בדיוק, אני חושבת, המפתח להצלחה, שיש פה שתי נשים שיודעות להוביל את העבודה של הוועדות מלמעלה, את זה כבר ראיתי אותך כממלאת מקום.

המון תודה גם על הליווי, ופה התודה לשתיכן. ודבר שלישי אחרון, כאישה אני גאה שנבחרת, ואני חושבת שיש הרבה כמוני בבית הזה. שיהיה לך המון בהצלחה.

חבר הכנסת דיין. שיהיה בהצלחה. תודה. מישהו עוד רוצה לומר משהו? מצטרפים לברכות, ושיהיה בהצלחה. תודה.

תודה לכל המברכים, ונעביר את רשות הדיבור ליועצת המשפטית. עכשיו אנחנו מחכים לייעוץ משפטי בפסיקה אחת, למנוע בחירות חמישיות. אני חשבתי שרוצים למנוע בחירות רביעיות.

בבקשה, שגית. אדוני יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת, גברתי מזכירת הכנסת, מנכ"ל הכנסת, חברי ועדת הכנסת, חברי הוועדה הציבורית למינוי יועץ משפטי לכנסת וחברי הכנסת כולם, אני מודה לכם על המינוי שלי ליועצת המשפטית של הכנסת. הבחירה בי בעיניי היא הבעת אמון גבוהה ביועצים המשפטיים ובצוותיהם, ובעבודתה הטובה של הלשכה המשפטית של הכנסת, ואני מודה לכם על כך בשמי ובשם הלשכה המשפטית כולה. לכאורה לייעוץ המשפטי לכנסת אין זכות וטו, ומכאן חשיבותם הרבה של האמון והכבוד ההדדי בין חברי הכנסת ליועצים המשפטיים של הכנסת. בעבודתי בכנסת תמיד שאפתי לחזק את מעמדה של הכנסת ואת עצמאותה. זכיתי לעבוד עם חברי כנסת מעולים מכל המפלגות, שביקשו להבין כל הצעת חוק שהם חותמים עליה, שהגיעו לדיונים ארוכים בוועדות השונות, והביאו איתם ניסיון רב, ניסיון חיים וידע רב. תפיסת התפקיד שלי היא סיוע להם באמצעות מתן ייעוץ משפטי איכותי, מקצועי, אובייקטיבי, שיאפשר להם למלא את שליחותם הציבוריים,

חוקים טובים, לקבל החלטות מושכלות, וגם לפקח על עבודתה של הרשות המבצעת ועל מתן שירותים מיטביים לאזרח. תפיסת התפקיד שלי באה מתוך כבוד גדול מאוד למוסד הזה של בית הנבחרים, לחברי הכנסת ולהחלטות החשובות שמתקבלות כאן, וכבוד גדול גם לחוק ולמשפט. לאורך עבודתי כיועצת משפטית לוועדת הכספים השתדלתי תמיד לשמור על כללי משחק הוגנים, להביא בפני חברי הכנסת את העמדה המשפטית המקיפה והכוללת, על מנת להעצים את עבודתה של הכנסת ולייצר הליך חקיקה נאות. בנימה אישית, מזה שנים רבות הבית הזה הוא ביתי השני. כל ארבעת ילדיי ישנו פה בינקותם לילה או שניים ואפילו יותר. אני מבקשת להודות ליושבי-ראש ועדת הכספים שעבדתי איתם, ולחברי ועדת הכספים לאורך השנים שנתנו בי אמון, שהתייעצו איתי בעניינים מהותיים רבים, ואפשרו לי ולצוות שלי לקחת חלק בתהליכים משמעותיים. תודה מיוחדת ליושב-ראש הוועדה הנוכחי, שהודיע לי בראשית כהונתו כיושב-ראש ועדה שהוא לא סובל יועצים משפטיים, וגם לא יועצות. לא הרגשנו את זה, גפני. אבל מזה שנים שאנחנו עובדים יחד במקצועיות, בשיתוף, ומתוך כבוד הדדי. תודה לצוות שלי, שמלווה אותי שנים רבות בעבודה קשה אייל, שלומית ושיר. אני מודה לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, על ההזדמנות שנתת לי. זו תקופה מורכבת ורגישה. לעתים נראה שההיסטוריה מתעצבת בה עם כל החלטה שהבית הזה מקבל. אני מודה לך על כך שאתה מנווט את הכנסת בימים האלה,

בתבונה, ממלכתיות ורגישות. אני מודה לך גם על המינוי הנוכחי, גם על תקופת מילוי המקום. אני מודה על כך גם ליושבי-ראש הכנסת הקודמים, שמינו אותי למילוי המקום. את ממשיכה גם בוועדת הכספים, תגידי להם. לא, את זה לא סיכמנו, גפני.

אני הבטחתי ליושב-ראש ועדת הכספים, שאני אוסיף ללוות את עבודתה של הוועדה מקרוב.

גפני מקודם מחה פה באוזנינו שלא הודית גם לניסן סלומינסקי. הודיתי לכל יושבי-ראש ועדת הכספים. אמרתי לכולם. היא כרגיל עושה את זה מאוד יפה, תשימו לב. כן, בדיוק. אני אסיים במשפט: הלשכה המשפטית של הכנסת מורכבת מצוותים ומיועצים משפטיים מעולים ואיכותיים, ואני נושאת תפילה, שאני אצליח ביחד איתם, להעניק לבית הזה ייעוץ משפטי מדויק, בשום שכל והיגיון, כך שנמשיך להיות ראויים לאמון, להערכה ולהקשבה

אני מודה לכם מאוד.

תודה רבה. חברים, אני מודה לכם על ההשתתפות. אני מאחל לך הרבה מאוד הצלחה בשמי ובשם כל חברי הוועדה וחברי הכנסת. תם סדר-היום. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:24.